בוקר טוב לכולם, התאריך שלנו היום, א' בשבט תשפ"ב, ה-3 בינואר למניינם. אנחנו כאן עושים ישיבה שהיא ישיבת מעקב לסעיף 9 של חוק ההתחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים, 2021 עד 2025,

אז לאן אתם צריכים עוד מיטות אם אתם לא יודעים בכלל איפה המיטות שלכם? אני רק אשלים את מה שאמרתי. אתם מביכים את עצמכם מרגע לרגע. יש רגעים שהשתיקה יפה להם. ההגדרה של מיטה זה לא רק ברזל. ההגדרה של מיטה זה מה התקנים שיש סביב המיטה הזאת.

תעשו אתם את החשבון. אני צריכה לעשות לכם את החשבון? אם הייתי משרד הבריאות, הייתי יודעת איפה כל מיטה שלי נמצאת. לפי ההסכמים של שנת 76' 77' והרישיון ניתן למספר מיטות אחר. אני קצת לא מבין את הדיון, אני חייב להגיד. בסוף יש רישיון שמשרד הבריאות מנפיק לבתי חולים.

בוא תגיד לי כמה הרישיון של המיטות של הדסה, וכמה להדסה יש בפועל הלכה למעשה? אני רוצה לבדוק אם הוא הפר את הרישיון ואם שום דבר לא הובטח לו, ואם אנשים לא אמרו לו, תגדיל כמות מיטות בצורה כזאת או אחרת. אם עד עכשיו יש לכם מיטות שחורות, איך לא פעלתם עד עכשיו על המיטות השחורות האלה? מה ציפיתם שיקרה בהן, ואיך חשבתם להביא תקנות כשאתם יודעים שיש מיטות שחורות שלא כלולות בתוך התקנות האלה? כי זה נורא קל, כי זה נורא כייף, זה נורא נוח. הרי מה שהם אומרים פה, המיטות השחורות, קוראים לזה שחורות, זה בעצם לא עבירה על החוק. הם לא מקבלים מימון על המיטות האלה, תקנו אותי אם אני טועה. אין מימון על הדבר הזה. בתי חולים היום לא מקבלים מימון לפי מיטה. אני יכולה להגיד לך שאני יודעת שיש מיטות שנמצאות מחוץ לרישיון אבל באישור משרד הבריאות, שמשרד הבריאות אמר, לכן תפתחו מיטות פה ושם. למה אתם לא קונסים את מי שיש לו מיטות שחורות לא ברישיון? כי אנחנו צריכים את המיטות האלה.

איך מתנהל המשרד הזה? השאלה הייתה כמה מיטות יש מחוץ לרישיון. 90% מהסכום זה בפר מיטות. אתה עכשיו מתקצב לי תקנות, סעיף 9 פר מיטות. שיבא, כמה מיטות שחורות יש בשיבא מחוץ לרישיון? נניח. לשערך. מבחינת ההערכה אני יכול להגיד שאנחנו מעריכים שיש 400 מיטות מחוץ לרישיון. 400 מיטות של שיבא. אני לא יודעת, יכול להיות שיש עוד בתי חולים. אנחנו נבדוק את זה. אני מבקשת מהוועדה, נא לבדוק מיטות שחורות בכל בתי החולים במדינת ישראל. אנחנו ככל הנראה נעשה את העבודה שלכם, נעזור לכם מה שאתם צריכים,

סתם שאלה, אז כל ה-400 מיטות האלה נמצאות מחוץ לסעיף 9 ברמת התקנות. כשאתה בא היום לתקן תקנות בסעיף 9 לבית חולים, מראש הסכום ששיבא יקבל הוא ללא ה-400 מיטות - - - בסוף פעילות של בית חולים לא נמדדת רק לפי מיטות. אני שאלתי אותך, 90% מהמשקל הבסיסי לחלוקת הסכום בין בתי החולים, הוא מיטות האשפוז. אמרת לי כן. אני אשמח להסביר. יש שני אלמנטים פה שצריך להתייחס אליהם. קודם כל פעילות של בית חולים לא נמדדת רק במיטות. בסוף יש פעילות אמבולטורית שהיא לא קשורה למיטה. יש פעילות במכונים שהיא לא קשורה למיטה. יש פעילות ניתוחית שהיא לא אחד לאחד מיטה. אנחנו חושבים על מיטה, מה שעולה לנו בראש זה המיטה בפנימית שבה באמת יש מיטה, יש בן אדם על המיטה, זאת הפעילות, אבל בסוף בית חולים מורכב, רק שליש ממנו בערך זה פנימיות ומחלקות פנימיות, ויתר הפעילות - - - אז למה התקנות שלכם מתבססות 90% על מיטות? אני סופר חושבת שזה לא רק מיטות, שבית חולים צריך לראות את הראיה ההוליסטית של מה בית החולים נותן, אמבולטורי. התקנות האלה זה חלק קטן מאוד מהתקצוב של בתי חולים. אני אגיד לך את האמת גם. אני מבחינתי, אפילו אם הייתי מקבלת חצי שקל ממשרד הבריאות והאוצר, את חצי השקל הזה בתור בית חולים הייתי בודקת, אתה יודע למה? כי זה אמירה של המדינה. זה אמירה של איך המדינה רואה את תקצוב מערכת הבריאות במדינת ישראל וכמה היא שמה את העיניים שלה וזה לנגד העיניים שלה. כמה היא מעריכה את בתי החולים. איך את החצי שקל שאין לה היא מחלקת. זו אמירה. אם אתה נותן אחד לפה ו-0.85 לפסיכיאטריה, זו אמירה. זה אמירה שהיום בריאות הנפש שמצא במחצב מחפיר ואין לכם איך לתת מענה לבריאות הנפש, ואפילו את חוזר המנכ"ל לא הנחתם על השולחן כדי לקצר את זמני ההמתנה והכול,

אבל כשזה לא קורה, אז זה הראיה של המדינה. עדיין תגיד לי ותספר לי למה יולדות מקבלות 4,000 או 5,000 שקל לבית חולים כתקצוב, והאדם ששוכב בפנימית ומתגרזן שם - - - כך קבע המחוקק.

זה ועדת המחירים?

במקרה הזה זה אך ורק המחוקק שקבע בחוק ביטוח לאומי, קבע מה גובה הסכום שמקבל בית חולים עבור כל יולדת. כן, אז יכול להיות שאנחנו בהחלט צריכים לשנות את זה. אנחנו נניח הצעת חוק לשינוי.

דווקא לזה יש תמחור חסר בתקנות כי אנחנו מבינים ששם התמחור - - - והתמחור שלכם בוועדת המחירים לא לוקח את זה בחשבון? כן לוקח את זה בחשבון? זה לא בוועדת המחירים. אז במה זה? בחוק ביטוח לאומי. מענק יולדת אבל לא לבית חולים. זה המענק ליולדת עצמו. אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית. הוועדה הזאת וזאת לפני כחודשיים אישרה את החוק שהסמיך את התקנות. לפני הוועדה נטענו טענות שונות ונאמרו דברים שונים שגרמו לוועדה לאשר את החוק בצורה מסוימת. בין השאר דובר שם על עדכון. מדובר על עדכון הסך החודשי הכולל משנה לשנה, מנגנון עדכון שהוא חלק מתקנות החובה שצריכות להיות מותקנות וצריכות להיות מוגשות תקנות לגביהם. יש הוראות שבהן הוועדה דנה ארוכות בשאלה איזה מגבלות יוטלו, באיזה תנאים, לאיזה תקופה. דובר רק על מצב של גירעון מסוים שנקבע בשיעור, ורק אם כל עוד הגירעון הזה מתקיים. אי אפשר עכשיו לבוא בתקנות ולהגיד,

אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אנחנו נטיל איזה מגבלות שאנחנו רוצים. אנחנו כל הזמן אומרים כוונת המחוקק.

חשב אחרת. המחוקק רצה דברים אחרים, אז אני חושבת שלבוא כך ולהתחכם ולהגיד, פרסמנו לציבור ושמנו את הפרסום לציבור על שולחן הוועדה, זה נקרא הנחה של תקנות, אני חושבת שזה משהו שהוא פשוט לא מתאים להליך שהיה בפני הוועדה הזאת. אני חושבת שצריך להביא את הדברים האלה בחשבון. גם כשאתם אומרים,

אנחנו חושבים שכן יש לנו סמכות, תחשבו האם לזה הוועדה הזאת התכוונה לתת לכם סמכות כשהיא דנה ואמרה, רק בנושאים האלה יש מגבלות. אז אתם יכולים להטיל איזה מגבלות שאתם רוצים? כשהיא אמרה שיהיה עדכון שנתי, אז אתם יכולים להתעלם? לעניין המגבלות עשינו חשיבה מחדש.

אבל את הכול אנחנו מבקשים להביא בפני הוועדה, אני מצטערת. תשמעו, אני אגיד לכם משהו. אנחנו נמצאים בגל נוסף, תחילתו.

זה נמצא בכל העולם, אנחנו רואים את זה. כמה שרצינו לחסום פה, ובאמת מדינת ישראל נערכה ועשתה כל מה שהיא יכולה. בתי החולים יצטרכו עכשיו להיות בהתמודדות. אני רואה את עצמי כשליחה של מערכת הבריאות. אני לא מוכנה לקבל את התקנות האלה כפי שהן מוגשות. הוצע לדוגמה שהסכום הקבוע לא יעלה על 15% ממחזור הכנסותיו השנתי של בית חולים משירותים רפואיים נטו בשנה הקודמת. זה עדיין מתקיים? זה משתנה? כשיהיה נוסח סופי נוכל להציג אותו. חברים יקרים, כשיהיה נוסח סופי אתם תגיעו לכאן. לא תגיעו לכאן? יהיו לזה השלכות. בזה אני נועלת את הישיבה. בהצלחה, השם עימכם. הישיבה ננעלה בשעה 09:32.